של ענפי הספורט השונים לפעילות סדירה, הגדרת חדרי הכושר והסטודיו כענפים חיוניים. זהו דיון מעקב בעקבות דיונים קודמים שהיו. אנחנו כבר שבוע שלישי ברציפות כאן. אני אפתיע אתכם, או שלא - אבל גם היום משרד הבריאות לא שלח נציגים בכירים. אנחנו מברכים בכל מקרה את הנציגים שנמצאים כאן במשרד הבריאות. אנחנו נשאל שאלות. יכול להיות שכן קיבלו את המענה מהדרג שמקבל את ההחלטות,

אנחנו נמשיך להתעקש. באמת, אני מעלה שאלה אמיתית, איך קורה שהנציגות הבכירה של משרד הבריאות מפחדת להגיע הנה לוועדה, ומפחדת לתת תשובות לאנשים שנמצאים כאן, וגם לוועדה? אם הדברים הם כל כך ברורים, והם נכונים, ואפשר להסביר אותם, אנחנו נשמח שיגיעו הנה, ויסבירו לנו את ההיגיון שעומד מאחורי ההחלטות שלהם. אבל כנראה שאין מה להסביר,

הם גם נמנעים מלהגיע. אנחנו נמצאים כאן עם אביחי שגב וד"ר אריק האס. נשמע נציגים שלא שמענו בעבר בדיונים, כאלה שלא הספיקו לדבר. אנחנו ננסה לעשות את זה דווקא מנקודת המבט של המתאמנים, ולא רק של בעלי העסקים, כי לצד הפגיעה הכול כך קשה בפרנסה של הרבה מאוד אנשים, יש פה באמת מתאמנים שנפגעים בבריאותם.

הצטרך להסביר למה אנחנו פוגעים בבריאות של האנשים בזה שאנחנו לא מאפשרים להם דברים בסיסיים כמו: בריכות, שחייה, חדרי כושר, רכיבה טיפולית, משחקי טניס בחוץ, וכו'. בבקשה, חבר הכנסת רזבוזוב. תודה, כבוד היושבת-ראש, זהו דיון שלישי, דיון מעקב, אחרי אי פעולה של הממשלה שלא עושה כלום בנדון, וזה שמשרד הבריאות לא שולח לכאן נציגים שהם בין מקבלי ההחלטות. אני מאוד מכבד את אלה שבאים ומופיעים בפני הוועדה, אבל אנחנו רוצים את אלה שיקבלו את ההחלטות - אז לא מענישים אותנו, הם מענישים את הציבור. הם מענישים כאן מיליוני מתאמנים. הם מענישים כאן מאות אלפי משפחות שמתפרנסות מכך.

אנחנו נמשיך לעשות כאן דיון אחר דיון,